על סדר-היום כרגע: רוויזיה להצעת חוק סמכויות מיוחדות

(בידוד בפיקוח טכנולוגי של אדם שנכנס

- - את הסעיף הזה שהוא נמצא ממילא בסוף, ואז נדון עליו ונראה מה עוד צריך לתקן אותו ושלום על ישראל. רק לפני זה. ידוע כבר איזה משרד זה יהיה? כלומר, רק שתי שאלות מקדימות. אחת, אם

זה נראה לי מצחיק.

מה שנקרא, תשובה לעניין הזה.

בואו נעבור עכשיו מהתחלה עד הסוף, אותם סעיפים. אני רק מבקש בקצרה, כי אנשים פה

לים לישראל מחוצה לה או ממדינה או ממדינות כאמור וכי

ואדוני היושב-ראש, בסוף יהיה כתוב: "ובלבד שמכלול אמצעי הפיקוח הטכנולוגיים הזמינים

וכל הדיבורים הללו וכל הדברים באמצע שקורים הוא עדיין נשאר חייב בידוד. עכשיו, יש בעיות טכניות או התנהגותיות שלו שלא קשורות למשרד הבריאות. זה אולי בריאות הנפש, אבל זה לא בריאות. זה לא קשור לבריאות. ולכן או הגורם המתכלל או משטרת ישראל צריכים לאכוף את הדבר הזה. מה זה קשור אליהם? בגלל שהוא הפר, אז מה קרה? הם צריכים עכשיו לבדוק האם ההפרה שלו מהווה סיכון לציבור או לא? בוודאי שכן, בגלל שאם הוא חייב בידוד, הוא חייב בידוד. אני והוועדה הנכבדת מקבלים את העמדה. משרד המשפטים, בבקשה, גבי. אני אשמח להתייחס, כן. בתפיסה שלנו, זו גם התפיסה של פקודת בריאות העם. ההחלטה באיזה אופן האם לבודד אדם, בוודאי אבל באיזה אופן נכון שאדם בעצם ישהה בתקופת הבידוד, באיזה מקום בידוד הוא יהיה, כל ההחלטות האלה הן החלטות שהמהות שלהן היא בריאותית. בעצם אנחנו מאוד מאוד נזהרנו לכל אורך הדרך שלא לתאר את הסמכות הזאת כאיזושהי סמכות ענישה, וזה עלול להיגרר בדיוק למקום הזה. זה שאדם הפר את חובת הבידוד שלו, זה עדיין לא אומר שהוא צריך לרצות את התקופה הזאת במלונית. ההחלטה הזו היא החלטה בריאותית. זו המשמעות. זו המהות. הרי אדם אחרון שגורם אכיפה יהיה זה שיחליט האם אדם יפונה או לא יפונה למלונית בתפיסה שלנו. זו העמדה שלנו. אני אומרת שוב שזו גם ההשקפה בפקודת בריאות העם עוד במובן ההיסטורי שלה. אם אפשר להוסיף, גם הנציג המוסמך שדובר עליו שהוא זה שנותן את ההוראה מלכתחילה זה לא גורם שפועל במנותק ממשרד הבריאות. הוא פועל לפי החוק. כתבנו שהוא פועל לפי הנחיותיו והוראותיו של משרד הבריאות. השיקול פה הוא שיקול קודם כול בריאותי.

תראי, אני אגיד לך את האמת. אני לא מסכים עם זה, אבל אני מבין שמה שגורם לכם חוסר נוחות או למשרד המשפטים בעניין הזה הוא שלא יתפרש שהדבר השני הוא רק ענישה, למרות שאני קורא לזה כן ענישה בגלל שבסוף בן אדם הפר. הוא לא הפר בגלל שהייתה לו בעיה רפואית. הוא הפר בגלל שהוא הפר, או חיבל כי הוא חיבל. אבל זה שהוא מגיע למלונית זה לא כעונש, זו הדרך לבודד אותו כדי למנוע את המשך התחלואה. זה ההיגיון של כל ההצעה הזו.

התכלית היא מניעתית בעצם. זה למנוע את החשיפה - - - אני מבין את הרגישות. אז אם כך, רגע, בואו נגיד שאני הולך איתכם, עם משרד המשפטים, מה המשמעות? המשמעות היא שסעיף 22כט נשאר כמו שהוא. ואז עכשיו איך ההשפעה? ועכשיו, ב-22כא(א)(5).

אני חושב, טליה, שאפשר להשאיר גם את 22כא(א)(5) כפי שהוא,

הינה, פה בתחתית. מה שהתחלנו איתו, למי החברה מדווחת או עשויה להידרש לדווח על הפרות, אני מסכימה שזה בעיקר קשור לסעיף 22כט. ואם התיקון שם לא מתקבל, אז גם פה אפשר להוריד אותו.

אז פה אנחנו נשאיר את הנוסח המקורי. אני אמשיך הלאה.

הלאה. אני אשמח להעיר עוד הערה אחת, ברשותך. הסעיף הזה משליך גם על סעיפים אחרים שבהם מתייחסים לחובת הדיווח.

אנחנו נגיע אליהם. נגיע אליהם. אז נעלה על זה.

מוצע לכתוב: "בעת ביצוע פעולותיה לפי סימן זה לא תפעיל החברה המפעילה שיקול דעת אלא בהתאם לנוהל שיורה לעניין זה המנהל או המנהל הכללי של משרד ממשלתי אחר שקבעה הממשלה לעניין זה". הלאה. זה אני מבין נשאר? זה שהנוהל יכול להיות מגובש על ידי משרד.

סביר להניח שהנוהל חד-פעמית, בטח בהתחלה, ייקבע על משרד הבריאות.

אבל אם אחר כך יעבירו את האחריות התפעולית לגורם אחר, אז אני חושבת שזה נכון שלפחות הוא יוכל לתקן אותו או לשנות אותו.

ברור שהנוהל המקורי יהיה שלנו. ואנחנו כרגע בעבודה עליו גם עם המשטרה, משרד המשפטים. אבל לעומת זאת 22כא(ב)(2) לא משתנה.

כי 22כא(ב)(2) מתכתב עם 22כא(א)(5). אז ב-22כא(ב)(2) אני מוריד את ה"משרד ממשלתי אחר". 22כא(ב)(2) נשאר כשהיה. אוקיי, "בקרה ופיקוח".

סעיף 22כב(א): "המנהל או המנהל הכללי של משרד ממשלתי אחר שקבעה הממשלה לעניין זה, אחראי לבקרה ולפיקוח על הפעלת אמצעי הפיקוח הטכנולוגי ועל החברה המפעילה, לרבות לעניין אבטחת המידע כאמור בסעיף 22כו." וסעיף 22כב(ב), פה גם היה לנו איזשהו חידוד גם מבחינתנו בנוסח: "נכנס הרואה עצמו נפגע מפעולה של החברה המפעילה או נציגה" בין אם הוא קיבל אמצעי טכנולוגי או לא, כל נכנס שהיה במגע עם החברה המפעילה "לפי סימן זה רשאי להגיש תלונה מנומקת בכתב למנהל או" ושוב פה התוספת "למנהל הכללי של משרד ממשלתי אחר שקבעה הממשלה לעניין זה, או למי שהוא הסמיך לכך." הלאה. עכשיו גם לגבי הסמכה של נציגים של החברה המפעילה, אז השינוי המבוקש, סעיף 22כג(א), בעמוד שמונה: "המנהל או המנהל הכללי של משרד ממשלתי אחר שקבעה הממשלה לעניין זה (בסימן זה, הגורם המסמיך) יסמיך נציגים של החברה המפעילה לבצע פעולות לפי סימן זה." הלאה. ואז סעיף 22כג(ב)(2)

"הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת הגורם המסמיך, לשמש נציג." זאת אומרת,

כל הדברים האלה: למה שהמידע יהיה במשרד אחר? הבעלות על מאגר המידע וכל הדברים האלה הרי, זה עלול גם להגיע למשרדים שאני לא בטוח שהמידע צריך להיות במשרד ראש הממשלה, במשרד הביטחון.

זה מידע רגיש. יש היגיון שהוא יישמר במשרד בריאות.

הכוונה של הסעיף הזה היא הרי החברה אוספת מידע בשוטף, מה שהיא מעבירה ומה שהיא לא מעבירה אחר כך נמחק על הפעילות, על הפיקוח, איפה האדם היה, מה הפרטים שלו וכו'. המחשבה שמאגר המידע הוא בבעלות משרד הבריאות, אני מבינה שהוא בא כדי לתת למשרד הבריאות אחריות על אבטחת המידע של המאגר, על הניהול שלו, הפיקוח עליו וכו'. אם מעבירים את האחריות להתקשרות עם החברה למשרד אחר, אז נכון שגם האחריות על המאגר המידע שהיא משתמשת בו, היא מחזיקה שלו, לדעתי, נכון שיעבור למי שהאחריות הכוללת של הפיקוח על החברה ועל ההתקשות איתה תהיה אצלו. אם זה יישאר משרד הבריאות, זה יישאר במשרד הבריאות. אם זה יעבור למשרד אחר, גם זה משהו שאין סיבה שזה בבעלות משרד הבריאות, כי משרד הבריאות לא משתמש במידע זה ולא אחראי על ההתקשרות עם החברה. אם אפשר, יש הבדל,

בין תוכן המידע שהוא כן רלוונטי הרי לבידודים, להפרות של בידודים, לאפקטיביות של בידוד, לבין הפעלת המערכת שכל מה שקשור עליה בחירת החברה, הפיקוח על החברה זה דבר בפני עצמו, אבל הרלוונטיות של המידע פה היא כן רלוונטית - - - אז הרלוונטיות שקשורה למשרד הבריאות, משרד הבריאות - - - למשל, למשרד הבריאות כיום אין מידע על כל הפרות הבידוד. אנחנו לא מנהלים מאגר מידע של הפרות הבידוד.

הם מבקשים. הם מבקשים מהגורם המטפל. משרד הבריאות, אבל למה עוד משרד? בגלל שיכול להיות שעוד משרד יטפל בזה. למה אבל הוא צריך לאגור את המידע? בגלל שהוא לא יבקש, הוא לא יגמור את הטיפול שלו ויתקשר למשרד הבריאות ואומר לו: עכשיו אני מעביר לך מידע, שמור אותו אצלך בכספת. הוא לא ידע על מה מדובר בכלל. חבר'ה, תחשבו שאנחנו נמצאים בשטח. לא בחדר סגור.

המשטרה בכל מקרה מקבלת. השאלה היא לצד המשטרה - - - אותו גורם אחראי צריך לדאוג לאבטחת המידע,

- - - את משרד המדע והטכנולוגיה בגלל היכולות שלו בתחום הטכנולוגי - - - ולבקר על - - - אז הוא ישמור גם על האבטחה. הוא גם ישמור על האבטחה, כן. למה הוא צריך לשמור על המידע הזה?

אבל זה לא רק עניין של שמירה על האבטחה. הסעיפים הבאים עוסקים בזה, שהם מקבלים את המידע על הפרות. איזה משרד אחר יש משטרת ישראל, ברור שאני מבין איזה עוד משרד אחר יכול להיות רלוונטי לקבל מידע על הפרות, מידע על ביצוע פעולות של פגיעה בציוד הטכנולוגי? האיגור זה לא זה. קבלת המידע על הפרות, גם לפי הנוהל שאנחנו כותבים, משרד הבריאות יקבל מידע על הפרות רק במקום שבו יהיה לו תפקיד לעשות.

לפי סעיף 22כט, להחליט לשלוח מישהו למלונית, כפי שהחלטנו לפני דקה, אז הוא יקבל מידע כגורם שעכשיו צריך לעשות עם המידע הקונקרטי הזה משהו. זה עדיין לא אומר שהוא צריך להיות הבעלים של כל מאגר המידע שמפעילה החברה בעניין ההפרות.

אני מבין לגבי סעיף קטן (א), אבל את רוצה גם בסעיף קטן (ג), נגיד: "החברה המפעילה תעביר למשטרת ישראל, למשרד הבריאות" - - - לא,

אז (ג) הוא באמת מתקשר ל-22כט, כפי שרואים גם מתוכו, ומשם באמת התיקון הזה הוא כרגע מתייתר, כי החלטנו כנגד. אבל אם אנחנו מדברים על (א) עדיין, אז אני לא מבינה את ההתנגדות לתיקון שם.

אז בואי נדבר עליהם אחד-אחד. בסעיף 22כה(א), אנחנו משאירים: "מידע על נכנס שהתקבל מאמצעי הפיקוח הטכנולוגי אצל החברה המפעילה יישמר במאגר מידע בבעלות משרד הבריאות או משרד ממשלתי אחר שקבעה הממשלה לעניין זה שיוחזק בידי החברה המפעילה". בסעיף 22כה(ג), אנחנו מורידים את ההתייחסות למשרד הממשלתי האחר, כי הם לא צריכים את זה לצורכי האכיפה.

מקובל.

לא דיברנו.

וגם בסעיף 22כה(ד) אנחנו מורידים את זה.

נכון, בסדר? רק הבהרה נוספת לגבי 22כה(ד), כי הייתה אי בהירות בנושא הזה בדיון הקודם. הכוונה היא שגם המידע שמגיע מהחברה המפעילה וגם כל מידע אחר שמתקבל, לא באמצעות החברה המפעילה, אלה ישירות מהמשטרה, יחולו עליו אותם כללים של שמירת מידע. לכן אנחנו הבהרנו את זה בנוסח. יחולו אותם כללים של שמירת המידע.

זה תואם גם עם המשטרה וגם עם משרד המשפטים בעניין הזה.

הלאה, חברים. עוד דבר נוסף רק. את סעיף 22כה(ה) אני רוצה להקריא עם הנוסח של החיסיון, שבקשת הוועדה הייתה בעניין הזה. סעיף קטן (ה): "מידע כאמור בסעיף קטן (ב) יהיה חסוי" - - - גם נדמה לי שצריך לתקן את מספור הסעיף שם, בנוסח שיש לי.

זה תוקן.

"מידע כאמור בסעיף קטן (ב) יהיה חסוי בפני כל אדם ולא ייעשה בו שימוש לשם הליך משפטי, לרבות חקירה על פי דין, ולא יתקבל כראיה במשפט אלא לשם הליך פלילי בעבירה על הפרת חובת הבידוד או בקשר אליו" ופה אנחנו נציין במפורש "ובכלל זה עבירה לפי סעיף 218 לחוק העונשין", זו עבירה של מחלה - - - הפצת מחלה מסוכנת.

אלה סוג הדברים, אדוני היושב-ראש. "ובעבירה אחרת שבוצעה בעת הפרת חובת הבידוד."

בסעיף 22כז, גם פה בעצם הסמכות של הגורמים בחברה המפעילה, אז עכשיו נשתמש באותה הגדרה שדיברנו עליה קודם על הגורם המסמיך. סעיף 22כז(א): במקום המנהל, יהיה "הגורם המסמיך יסמיך בעלי תפקידים במשרד הבריאות או במשרד הממשלתי האחר שקבעה הממשלה לעניין זה ובחברה המפעילה (בסעיף זה, בעלי תפקידים מוסמכים) לעיין במידע". בסדר. פה אין שינוי. הלאה, סעיף קטן (ב). סעיף קטן (ב): "לבעלי התפקידים המוסמכים, ולהם בלבד, תהיה גישה למידע שהתקבל לפי סימן זה במשרד הבריאות הממשלתי ובחברה המפעילה, לפי העניין." במקום משרד הבריאות, יהיה

"הממשלתי". הלאה. הלאה. לגבי כל מה שקשור

בסעיף 22כח(ב): - - ברור. זו הייתה ההערה שלנו בזמנו.

ביחד. "התקלקלה, אבדה, הושחתה, הושמדה ערכת פיקוח טכנולוגי או שנפל בה פגם (בסעיף זה, הנזק)" - - למה אי-אפשר להגיד בסעיף קטן (ב), יהיה במקום משרד, "ולמשרד הבריאות" - - - - - "יודיע על כך הנכנס לחברה המפעילה ולמשרד הבריאות" - - לא, כי אני מבקש כל כך יפה.

- - "או למשרד ממשלתי אחר שקבעה הממשלה לעניין זה".

יש לי זום עם אנשי האקדמיה הבכירים.

וגם לעניין הצו, שיובא לאישור הוועדה, "שר הבריאות או שר אחר שקבעה הממשלה לעניין זה,

באישור ועדת החוקה, לקבוע בצו את סכום התשלום בעד ערכת הפיקוח הטכנולוגי או חלק ממנה ואת הפריטים שייכללו בה והתשלום בעד כל אחד מהם" - - למרות שיש מומחיות אדירה למשרד החינוך בהערכת נזקים של מכשירים, בכל זאת אנחנו מפקיעים את זה מידכם. משרד הבריאות כמובן, לא החינוך.

- - "הסכומים שייקבעו בצו ישקפו את עלות הפריטים." איפה אנחנו?

ואז בסעיף 22כט אנחנו לא מקבלים את השינויים שהצעתי ולמעשה סיימנו,

רגע, שנייה אחת. עוד דבר אחד. אני רק רוצה לציין שבהקשר של סעיף 22כח(ד), חובת התשלום פשוט הוועדה צריכה לתת את דעתה זה לא רק או מנכ"ל משרד הבריאות או מנכ"ל אחר, זה גם מי שהוא הסמיך לכך.

זה גם יכול להיות מישהו שהמנכ"ל הסמיך לצורך זה.

האמת היא שמלכתחילה על מנכ"ל משרד הבריאות, לפי פקודת בריאות העם, זה כולל גם מי שהוא הסמיך. וגם מי שהוא הסמיך. מעבירים את אותו דבר למי שהוא הסמיך.

בסעיף 22כט אנחנו לא עושים שינוי. יש עוד שני שינויים קטנים נוספים שהיו בקשות עליהם גם. קודם כול, אני רוצה לציין שבסעיף 22ל היה איזשהו דיבור בוועדה, ובסופו של דבר בדקנו את זה, גם בעצה אחת עם משרד המשפטים, לגבי העונשין ה"נכנס שהפר את הוראת הנציג המוסמך לשהות במקום לבידוד מטעם המדינה" זה באמת יהיה רק "בניגוד להוראת סעיף 22יט(ב)", ולא בניגוד להוראת סעיף 22כט. בסעיף 22כט, האופציה להשלים את המלונית, זו רק אופציה ששולחים אותך למלונית אם אתה פוגע בציוד הטכני או מפר תנאי בידוד, אבל זה לא בסיס להטלת קנס כשלעצמו. ולכן ההתייחסות פה היא רק לסעיף 22יט(ב). זה ככה בשיח שלנו עם משרד המשפטים. זה נשאר כמו שהיה בכחול.

ובעקבות שיח שהיה לנו גם עם מנהלת האכיפה, הם ביקשו שנשנה משהו בסעיף דיווח. אז גם פה יש שני דברים שהשתנו. קודם כול, יורד מפה ה"למשרד ממשלתי אחר שהסמיכה הממשלה לעניין זה", כי זה שוב אותו מידע לגבי הפרות, טליה, שלא רלוונטי פה. אני מוריד פה, בסעיף דיווח, את הנושא: "למשרד ממשלתי אחר שהסמיכה הממשלה לעניין זה". זה לא משהו שאני הכנסתי, אבל עכשיו כשאני חושבת על זה בתוכנו, על מי מוטלת חובת הדיווח בחוק, בסעיף - - -, אם בסופו של דבר חלק גדול מהדברים עוברים למשרד אחר או חלק מהדברים, האם חובת הדיווח היא על משרד הבריאות או על הממשלה? על הממשלה. בכל מקרה זה על הממשלה. הממשלה או גורם ממשלתי שהיא הסמיכה לכך.

אז אני מוריד את ההתייחסות שהוספנו פה: "למשרד ממשלתי אחר שהסמיכה הממשלה לעניין זה". זה והיה עוד תיקון אחרון. לבקשת מינהלת האכיפה - - - כן? מה התיקון? הם ביקשו שתהיה התייחסות, במקום מספר המקרים שבהם ניתנו קנסות הם אמרו שקשה להם לבודד את הקנסות בהקשר הזה ולכן לבקשתם יהיה כתוב: "מספר המקרים שבהם החברה המפעילה העבירה למשטרת ישראל ולמשרד הבריאות מידע על חשש להפרת הבידוד". זאת אומרת, זה לא משהו שהוחלט עדיין.

יהיה גם מספר התרעות שהם טיפלו וגם כמה בסוף מהתרעות - - - מקובל. והם הלכו איתן הלאה. אם כך, לא נותר לי אלא להעלות את הצעת החוק להצבעה. כפי שהסמכנו אתכם פה עכשיו, לתקן את זה. ואני מבקש לעשות עבודה מהירה בנסחות כדי שזה יגיע כבר עכשיו לשולחן המליאה.

אני מעלה להצבעה את הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 7) (בידוד בפיקוח טכנולוגי של אדם שנכנס לישראל), התשפ"א. מי בעד ירים את ידו?

אני מודה לכל אנשי הממשלה ולצוות הייעוץ המשפטי שלנו, שעשה את הדברים בצורה מדויקת, מעמיקה וזריזה.

תודה רבה.

נפגש בנסחות. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה